אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת החינוך היום בנוגע להצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות (תיקון מס' 3) ו-(תיקון מס' 4). אנחנו נפתח את היום. היינו רוצים לשמוע ממשרד החינוך קצת יותר נתונים ועדכונים מבחינת רשויות ומספרים, מה קורה במערכת החינוך בכלל. מי נמצא אתנו כרגע כדי להציג את הדברים? אני רק אגיד בשתי מילים מה מונח לפנינו, בלי להיכנס לפרטים. תיקון מס' 3 זה תיקון שכבר פג תוקפו. זה תיקון שהיה בתוקף מה-11 עד ה-17 באוקטובר, ומטרתו היתה לעשות את התיקון שנעשה גם בתקנות המגבילות, הגבלת פעילות לגבי תעודת קורונה בשל אותה תקלה שעיכבה את השימוש בסריקה של התו הירוק. זה נעשה גם בתקנות של חינוך וזה כבר לא בתוקף, אבל כן בא לאישור הוועדה, כי זה חלק מהפרוצדורה של התקנת התקנות, אז זה אישור בדיעבד. תיקון מס' 4 הוא תיקון שמאריך את תוקף התקנות כולן. הוא גם בתוקף כבר, נעשה שם שימוש בחריג הדחיפות, ועל זה נגיד כמה מילים אחרי הנתונים. בכל מקרה הוארך התוקף של כל התקנות עד ה-14 בנובמבר, ונעשו שינויים מסוימים, שנעבור עליהם כשנעבור על התקנות, שהם בעיקרם תקלות, התאמות ויישור קו לגבי אדם מנוע חיסון, לגבי ילד עם מוגבלות בכל מיני הקשרים, לא דברים מאוד דרמטיים, אבל שיפורים ויישור קו רוחבי בעניינים שונים. העניין המרכזי הוא הארכת התוקף של התקנות כולן ובדיקה שמצב התחלואה הנוכחי מצדיק את המגבלות שיש בהן, שהן לא חדשות, אבל אנחנו שוב באים לאשר את הארכת התוקף שלהן זאת המסגרת. להבהרה, היום אנחנו למעשה מאריכים את התוקף של תקנות הקורונה על מוסדות החינוך. לכן אנחנו גם נעבור על כל התקנות. משרד החינוך אתנו ורוצה להציג את הנתונים? אנחנו נשמח לקבל מכם סקירה על מצב מערכת החינוך, על הנתונים מחוסנים, נדבקים, מורים, תלמידים, תחלואה ואיפה אנחנו עומדים ביחס למתווה הכיתה הירוקה.

ירד הבוקר לכ-16,000, גם ה-R 0.77. במערכת החינוך יש כ-10,000 מאומתים, אתמול היו 10,497 מאומתים. זוהי תמונת המצב במערכת החינוך. אנחנו תמיד היינו סביב ה-50%. ככל שהזמן עובר, מכיוון שהילדים לא מחוסנים בגילאי 12-0 וגם חלק מהבוגרים יותר, עיקר התחלואה מתחיל להתבטא ואנחנו עולים לסביבות ה-50% מכלל המדינה. אתמול היו שני בתי ספר ו-17 גנים סגורים כתוצאה מתחלואה. יש 39 כיתות שלומדות מרחוק בשטחים פתוחים, מכיוון שיש רק שתי רשויות אדומות ברמזור השבוע. לפי מה שאני מבין זה הולך לעלות בשבוע הבא, משרד הבריאות ידווח. אנחנו רואים שאנחנו במגמת ירידה. אם היינו ב-9 באוקטובר עם 15,000, אתמול היינו ב-10,497, ירידה של כשליש, כפי שאנו רואים ירידה בכל המדינה. אנחנו רואים שהירידה מתבטאת בציר בכל השכבות. מה שבטוח שלגבי הילדים בבתי הספר היסודיים בגילאי 12-3, הירידה מתונה יותר, כלומר עיקר התחלואה מתבטאת בשכבות הגיל הללו. אתמול היו 47,000 תלמידים בבידוד. אני רוצה לסייג שהמספר הזה כולל את כל אלה שהשתתפו בפיילוט תחת מגן חינוך, כיתה ירוקה, כי הם באופן אוטומטי נכנסים כמבודדים למערכות של משרד הבריאות. אנחנו מקבלים את זה אוטומטי. אריה, אתה מקבל נתונים האם הם חולים קשים או קלים? אני לא יודע, צריך לשאול את משרד הבריאות. אני יודע רק על ילד או ילדה שחולים קשה, אבל אין לנו נתונים כאלה. אני בכוונה מדגיש את שני הפערים האלה: אחד, שמקבלים את נתוני המבודדים, כולל המבודדים שבפיילוט, כי הם בפועל חבי בידוד, רק הם מוחרגים מבחינת התקנות בפיילוט לטובת ההגעה לבית הספר תחת השתתפות במגן חינוך. שניים, בגלל בעיה תקשובית בין משרד הבריאות לביננו, הנתונים של המבודדים לא מדויקים. יש על כך התכתבויות עם משרד הבריאות. זה בטיפול, זה לא משהו מכוון, מטפלים בזה ברמות התקשוביות, ולכן זה גם יוצר בפער במידע. יש לנו נתונים של פטורי בידוד לפי שכבות.

כ-2,400,000 תלמידים במערכת החינוך, יש 945,000 תלמידים פטורי בידוד. כמה מהם בשכבת הגיל ח' עד י"ב?

ומכיתה ז' עד ט' יש כ-296,000. אם תסכמי אותם יחד,

ח' עד י"ב 940,000. א' עד ו' יש 229,000 פטורי בידוד ובגן יש 81,000. בעיקרון הם מחלימים כמובן.

יש 897 מאומתים מתוך 300,000 עובדי

כולל כל צוותי החינוך. כשאני אומר עובדי הוראה, אלה צוותי חינוך. יש 862 מבודדים, יחסית מעט גם בבידוד.

267,000. עלתה שאלה בעניין מורים

ננסה לעשות סדר לגבי הכיתה הירוקה, הגן הירוק ומגן החינוך. ראשית, יצאנו לפיילוט משרד הבריאות ומשרד החינוך, בסיוע של מפא"ת ממשרד

נכון ל-17 באוקטובר נפתחו 475 כיתות ירוקות בכל המודלים. חלקן עוד ממשיכות כרגע, לא כולן סיימו את השבעה ימים של בדיקות האנטיגן,

אנחנו מדברים על 60% שהיו אפס מאומתים, וכפי שהוצג אתמול,

כלומר סיימו את כל השבוע ובימים הראשונים היו אפס, מאומת אחד נוסף או שני

היה הגיוני, אבל אני לא מנתח סטטיסטית, שמשרד הבריאות יעשה את הנתונים הסטטיסטיים. הם לא מושלמים ונורא קשה לומר אותם, אבל בוא נלך על הצד הבטוח. מודל מס' 1 אומר להמתין

שכל אותן כיתות שלא נוצרו בפיילוט, בשאר המוסדות בערים הירוקות שפעלו במהלך השבוע האחרון, ומהיום אנחנו מנתבים את כל הפיילוט. כל כיתה שנפתחה לפי הפיילוט תמשיך באותו מתווה עד סוף שבעה ימי בדיקות,

על איזה שתי מועצות מדובר על פי משרד

זה לא רמזור על פי משרד החינוך,

אלו שתי מועצות אצלך אדומות? קריית יערים וחצור הגלילית. מחר אנחנו נדע את הרמזור ליום ראשון

מה קורה אם התחלואה מתחילה לעלות בצורה דרמטית? האם הכנתם צעדי זהירות/נסיגה, נגיד מצב שבו אנחנו בעליית תחלואה משמעותית?

13:30 בדיוק

כדי לראות מה קורה בשבועיים, שלושה שבועות, בחודש הקרוב, והאתגרים פה הם לא פשוטים במגזרים שאתה מכיר אותם.

אני רוצה להעלות לזום את סוניה פרץ ממשרד

האם באמת מדובר רק ב-300 מורים,

250?

במידה והם לא מציגים אישור רפואי, הם נחשבים נעדרים ללא סיבה מוצדקת, ומה קורה אז? האם זה יורד מהשכר שלהם? מימי החופשה?

אני רוצה להדגיש שאלה לא הוראות שנוגעות רק למורים, אלה הוראות כלליות שנוגעות

מה קו הגבול שלכם? איך אתם רואים את המציאות קדימה עם סרבני חיסון ובדיקות? אנחנו מתנהלים לפי התקנות ולפי תוקפן של התקנות. אני מניחה שברגע שהתקנות תתעדכנה

מה האפשרויות שהמעסיק, מדינת ישראל או מעסיק אחר,

אם זה ללמד מרחוק או לעשות דברים שלא כרוכים בהגעה למוסד החינוך, שזה כבר יותר מדיניות של המעסיק ואיך הוא מתמודד עם הסיטואציה הזו. תודה רבה לך סוניה. אני יוצאת.

אפשר להוריד אותה

שאני כן בעד התחסנות ובעד בדיקה,

בלי הסתייגות ובלי שום

מאחר וכבר

מה כן צריך לעשות? אני לא יודע, אני חושב שצריך לדון בזה ולא דנו בזה מספיק. דבר שני, ואני אקצר, אני רוצה שאנחנו נשים לב להמלצות של איגוד רופאי הציבור בהקשר

בואו נאמץ גם דרך כזאת.

קודם כל אימצנו את זה כחלק מהפתרונות במתווה בערים כתומות ואדומות,

הדברים האלה חשובים. אמנם עם חלק מהדברים אני מסכימה ועם חלקם

אנחנו מבצעים דיון מעמיק.

שהתחלואה במדינה עדיין לא במצב של אפס מאומתים. מקדם

עדיין אוכלוסיית הילדים,

אינם ברי חיסון. אנחנו חייבים לשמור עליהם,

זו האחריות של כולנו. מבחינת ילדים מעל גיל 12, משרד הבריאות עושה

רציתי לשאול מה ההסבר לשימוש בחריג הדחיפות הפעם בתקנות האלה, כשידענו מתי הן פוקעות וגם כנראה ידעו פחות או יותר מה רוצים, כי אין בהן שינויים מאוד דרמטיים לעומת המצב הקודם.

ישיבות זה מוסד תרבותי ייחודי, מה זה תורני? לא, תרבותי ייחודי זה רק הישיבות מ-ח', על-תיכוני. אבל מה זה תורני?

על כל מוסדות

מחוק הפיקוח על הסמכויות,

אני בעמוד 3 בתקנה 4, שהכותרת שלה היא עטיית מסיכה.

שעכשיו אנחנו מאריכים את תוקפן. נעבור על

זה המצב כרגע לגבי העובדים, למעט עובד שהמנהל קבע שהוא לא במגע עם תלמידים או עם עובדים אחרים. זאת המגבלה

המגבלה הנוספת היא לגבי התקהלות, ששוב שואבת מהמגבלה הכללית על התקהלות, שהיום היא 100 בפנים. 50 במבנה ו-100 בשטח פתוח. אני ב-5(א). לא תתקיים התקהלות, נגיד של 50 איש היום? 50 בתוך מבנה, 100 בחוץ, כשזה בלי תו

על מרחקים וכו' וכו' וכו' הן אותן ההנחיות שחלות עלינו אחד לאחד. אז עכשיו בבקשה שמשרד הבריאות או משרד החינוך יסבירו לנו למה לנו דין

אני מבקשת הבהרות על הדברים האלה, ואני ממש פונה לוועדה לא לאשר את התקנות בנוסח הנוכחי שלהן. אני מסכים עם כל מילה. תודה רבה. ינאי רון ממועצת

כאמור, בבתי הספר הילדים נמצאים בכיתה קבועה,

זאת אומרת שיש להם איזושהי שגרה קבועה. זה קצת שונה מפעילות של תנועות נוער או פעילות בלתי פורמלית אחר הצהריים, שבה נפגשים ילדים מבתי ספר שונים, יכול להיות מרשויות

יש עניין של היגיון, זה לא שחור או לבן. הזכיר פה חברי ממש על קצה המזלג, וזה הוזכר המון פעמים על ידי המומחים, שצריך תמיד לשקול על המאזניים את הנזק ואת התועלת שבמדיניות X או Y בנושא

לדעתי הסעיף הזה, והוא לא היחיד, צריך להימחק מפה. כפי שאמרה הגברת טל מדר קודם, שתהיה לחלוטין זהות בין הדרישות לטיולים בתנועות הנוער לבין

אי אפשר לעשות את זה מבחינת סמכות הוועדה, כל אחד מההסדרים האלה זה הסדר נפרד. הם יכולים את (א) לא לאשר. אני רוצה שוב להדגיש,

כמו

זה לא בא פה לביטוי, אבל אולי בהמשך הממשלה תשקול. כיום יש גם מגבלת התקהלות בלי תו ירוק, שהיא עד 100. גם זה אפילו לא נכנס פה, עד 100 בלי תו ירוק,

אני מפנה את תשומת הלב להשוואה של זה מול התקנות הכלליות,

חצור הגלילית וקריית יערים? כמה רשויות כתומות יש? אני אבדוק וכבר אגיד. לפי הבדיקה שלנו באתר נכון לאתמול,

אבל זה לא לפי הנוסחה הזאת.

הם לא הכלילו בפנים תלמידים ונוער בסיכון לדעתי.

זו פעילות בתי ספר, שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון,

זה חינוך מיוחד, (14)

ותלמידים עולים שהם בשיעורי עברית זה בחריג. משרד הבריאות, חשוב לי לחזור על אותה בקשה של הוועדה,

אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שלושה שבועות. פתאום יכולות לקפוץ לך 50 רשויות אדומות, אולי בערים הכי גדולות.

אבל בשכבה יש 90% מחוסנים, כי שאר הכיתות מחוסנות ב-100%. הרי יש מתמטיקה 5 יחידות ו-3 יחידות, ואז

זה משהו אחר.

אני רואה שזה בסעיף הבא, אבל כתוב "למידה בדרך אחרת שיש בה צמצום מגעים...כפי שיחליט מנהל המוסד". מה קורה אם זה עומד בסתירה לסעיף שכרגע דיברנו עליו? כרגע חל 8א על כיתות ח' עד י"ב ברשות אדומה,

אני לא חושבת שצריך להעניש את כיתות ה' עד ז'.

אבל זה עלול כמובן לגדול. אני מבינה שגם בדיון

זה בדיוק מתייחס למה שאמרתי, שכל פעם המתווה הזה נשחק.

אנחנו לא מוכנים לבטל את כיתה ז'. משרד החינוך? יש כאן עמדה ממשלתית והתקנות שאושרו

אתם מדברים על כיתות ה' עד ז' ברשות אדומה, ששם צריך להיות צמצום מגעים. יש חלופות והמנהל יותר הכי טוב מה הוא יכול לתת.

פה בהחלט גמישות, שנתנו למנהל להחליט איך הוא עושה את הלמידה הפרונטלית שלו בשטח

אבל גם ביקשתי להביא את הסעיף הזה עם שיקול דעת למנהל, שיאפשר קודם כל להגדיר שהאופציה הראשונה היא באמת למידה פרונטלית,

של שגרה, וגם אמרתי: תביאו נתונים של תחלואת ילדים בגילאי 12-0. יש לי נתוני תחלואה ארצית, לא פר

ראש איגוד הפנימיות וכפרי הנוער? אם הם נמצאים בדיון, אולי מישהו יוכל לעלות ולתאר מה קורה אצלם

זאת אומרת שאם הוא יצא, הוא צריך להצטרף לקבוצה חדשה, הוא לא יכול לחזור לקבוצה הגדולה המאוחדת. הרעיון הוא שהם יכולים לצרף כמה קבוצות של 50, ובלבד שהם נשארים,

ואז הם עלולים להדביק את כל ה-200 או כמה שיש

אי אפשר לדעת אם מגיעים לשם גם ילדים או צוות מרשויות אדומות. אפשר היה להגביל, שבפנימיות שאין

אולי כן אגיד קודם מה הכלל הרגיל, כי הכשרה מעשית עומדת אל מול הכלל הרגיל של הלימודים בהשכלה גבוהה. ברגיל אפשר להיכנס למקום רק עם תו ירוק או בדיקה

אנחנו בדיוק מדברים על עדכון תקנות הקורונה למכללות ולאוניברסיטאות. עולות פה כמה שאלות מאוד מאוד חשובות שהגיעו לוועדה מטעם

אני לא מדברת על המקרים שסטודנטים מגיעים ולא מאפשרים להם את הכניסה עצמה, אלא ממש על הדברים שנכתבו פה. הוועדה מבקשת מכם, מהמל"ג, להוציא מכתב דחוף לכל המכללות ולכל האוניברסיטאות, ולהבהיר בפניהם שאם הם לא מאפשרים

פנינו למוסדות ואמרנו להם: חברים יקרים,

אנחנו מבקשים מכם לפעול בהתאם לתקנות. שוב אני אומרת שסמכויותינו בעניין הזה מצומצמות לדבר

אני חושב שזה לא מתקבל על הדעת; או דבר שני, לתת למוסדות להשכלה גבוהה אפשרות שזה עוד קריטריון כניסה, כי לא כל אחד יכול להיכנס

אני חושב שאנחנו צריכים להבין שיהיה מצב שהאוניברסיטאות לא יוכלו לתת

אבל אנחנו לא יכולים לשלול מהם או למנוע מהם השכלה גבוהה,

רישיונות נהיגה. יש איזשהו גבול שאנחנו צריכים לשרטט, לעשות גם חשיבה פנימית,

אולי אנחנו עשינו משהו לא טוב ואולי אנחנו צריכים לעשות איזשהו קמפיין הסברה יותר טוב ויותר

יש פער בין הסטודנטים לסגלים, פער שלדעתנו לא נכון, וכמו שאמר חבר הכנסת, לא מקצועי ולא ערכי. לדעתנו

המרצה יעבור על זה וישלחו לכל התלמידים, זאת למידה מרחוק,

מבחינתנו,

זה זלזול כפול גם בציבור הסטודנטים וגם בתקנות של הכנסת. לא זאת היתה כוונת המשורר, כשדיברו על למידה מרחוק.

אתם תראו שהרוב עומד בזה, לדעתי זה השלב הראשון. מבחינתך מה המדיניות הנכונה לגבי מעבדות? מסגרות קטנות? מעבדות מבחינתנו זה במסגרת תו סגול,

ולייצר את זה.

אם אתה מסתכל על הגילאים 30-20, בערך 50% לקחו את הבוסטר. נשמע לי מעט מדי. גם יש נתונים על תחלואה בגילאים האלה. גילאי 29-20 67%. 67%?

מי שמכיר אולמות טבע, ולצערי יצא לי גם ללמוד וגם ללמד שם בהר הצופים, שבאולם טבע יש מקום ל-400-300 סטודנטים, אז שם באמת צריך לראות איך מתמודדים עם זה, שם זה

אפשר לשמור על אוורור,

כנ"ל לגבי מעבדות

צריך לעשות במסגרת של מקום בחוק הבחנה ברורה בין בניין, כיתת לימוד, אולם הרצאות והגודל שלהם, כדי שאנחנו נראה שבמקומות מסוימים אפשר בכלל לוותר על ההגבלות.

שצריך - - - חבר הכנסת כסיף, בשבוע הבא אמור להתקיים דיון בממשלה בעניין המגבלות וההקלה על אותן מגבלות משמעותיות ותו ירוק, משום שאנחנו רואים ירידה חדה בתחלואה, אנחנו רואים שאנשים חוזרים לסוג של

מעבדה, אולם הרצאות וכן הלאה. עוד לפני שמתקבלת החלטה כזו או אחרת בממשלה, יש הבדלים מהותיים שאמורים כבר עכשיו להשפיע על ההתייחסות לאפשרות

אני חייבת להגיד משהו לגבי הלמידה המקוונת, והייתה לי על זה התכתבות ושיחה עם שלומי. התקנות לאורך כל הדרך חייבו בלמידה מרחוק. האמירה למידה מקוונת היא פגיעה בחופש האקדמי, כי מוסד אחד יעשה למידה מקוונת, ומוסד אחר יחליט שהוא מעלה את זה במודל כמצגות, ומוסד שלישי יגיד שיש סיכומי שיעור. בסוף צריך לזכור, שיש סטודנט אחד או שניים שמחליטים לא להתחסן אני יודעת שיש כאלה שהם מנועי חיסון, ואחרי שתשמעו עוד אנשים, נמצאת כאן מי שמייצגת את האוניברסיטאות, ותשאלו אותה את השאלות הכי קשות, כדי לשמוע מה עושים למען הסטודנטים שבאמת לא יכולים להתחסן. אבל לא יכול להיות שאם יש סטודנט אחד או סטודנטית בכיתה של עשרות סטודנטים, שמחליטים לא להתחסן כי לא מתאים להם, או כי הם לא מוכנים להגיע לאוניברסיטה או למכללה, לשם כך להפוך את כל הכיתה ולהתחיל עכשיו בלימוד כן מקוון ולא מקוון. צריך לקחת הכול בפרופורציות. שלומי יודע, אנחנו באמת פונים מוסד, מוסד. ברוב המוסדות אין בעיות. מדובר בסטודנטים בודדים, בתלונות בודדות. אני אומרת בואו ניקח את הדברים בפרופורציה. שנת הלימודים נפתחה בשמחה רבה, הסטודנטים שמחים לחזור לקמפוסים, ונרצה את ההבנה שלכם למצב המורכב הזה. מיכל, תודה רבה לך על הדברים. אני רוצה לתת זכות דיבור לשני פלדמן מסטודנטים ללא תו ירוק. תודה על רשות הדיבור. אני מנהלת קבוצה של סטודנטים, שמתנגדים להחלת התו הירוק במוסדות הלימוד. מיכל פה הזכירה שמדובר בסטודנט אחד או שניים, אז ממש לא, אנחנו אלפי סטודנטים, ולכן אנחנו באים ומייצגים. אני רוצה קודם כל להתחיל עם עניין ההצדקה של החלת התו הירוק במוסדות הלימוד. אנחנו מדברים פה על שקילה מחדש בגלל ירידה בתחלואה, אבל מתי זה אי פעם נשקל מלכתחילה? לא נתנו לנו שום נתונים על מוסדות הלימוד, נתוני הדבקה, נתוני תחלואה, וזה דבר שקורה כל פעם שמוחל תו ירוק על איזשהו מוסד, הנתונים האלה נבדקו לפני. במידה והיתה ירידה, גם התו הוסר, אם זה במסעדות בחוץ,

ובמוסד הלימודים זה חד משמעית ללא בדיקה לפני זה. מדובר פה סטודנטים. סטודנטים הם אוכלוסייה מאוד נשמרת, מאוד בוגרת. אפילו האוניברסיטה העברית ערכה על זה מחקר, הם גילו ש-90% מהסטודנטים מקפידים במידה רבה על ההנחיות: אנחנו מדברים פה על מסיכה,

על הגבלת משתתפים אם יש. משרד הבריאות לימד אותנו בשנתיים האחרונות שהתו הסגול מונע הדבקה, למה להחיל על אוכלוסייה כזו נשמרת תו ירוק מלכתחילה? אני אמשיך ואגיד שגם אם יש נתונים, השאלה אם הם מוצדקים או לא היא עניין של מידתיות ובחינת אינטרסים. אנחנו מדברים פה על אינטרס של בריאות הציבור, שהוא אינטרס מאוד מאוד חשוב, וגם על אינטרס של שוויון הזדמנויות לסטודנטים ושל השכלה גבוהה. זאת ועדת חינוך, אני לא יכולה להגיד כמה השכלה גבוהה חשובה לטכנולוגיה, לכלכלה, לדמוקרטיה, ואני אצטט את משרד הבריאות, שענה לבג"ץ שהוגש על ביטול התו הירוק, ואמר: התו הירוק מכוון מראש לעסקים המוגדרים כאינם חיוניים, המצויים בפעילות הפנאי. השכלה גבוהה היא לא פנאי, במיוחד לא לנו הסטודנטים. אני לא מבינה איך זה יכול לבוא בגדר פריבילגיה. השכלה גבוהה היא תרומה לעתיד, ואם עוצרים את ההשכלה הגבוהה, אנחנו עוצרים את העתיד. אני מודה גם לשלומי וגם ליושבת ראש הוועדה שהעלו את הטענות שלנו, אם זה לעניין ההכשרות, אם זה לעניין הלמידה מרחוק. אני אוסיף שלא רק שהלמידה מרחוק היא מאוד פרוצה, גם הרבה מוסדות אומרים שמי שלומד מרחוק, לא מקיים את דרישות הקורס. במידה והוא לא מגיע ללימוד פרונטלי, יורד לו ציון, או שציון הקורס פשוט נכשל. צריך לגעת בעניין הזה. זאת בעיה ביישום, זה לא אמור להיות. לעניין הבדיקות, אנחנו מדברים פה על אנטיגן ו-PCR בתשלום. אנחנו אוכלוסייה של סטודנטים. אנטיגן כל 24 שעות זה כ-700 שקלים בחודש. זה לא משהו שסטודנט יכול לעמוד בו. אני מבינה, שאם מבצעים את הבדיקות בחינם, זה משפיע ומעמיס על קופות החולים,

זה עניין של מידתיות. האם אנחנו צריכים לפגוע באוכלוסייה כל כך גדולה של סטודנטים, או שאנחנו יוצרים קצת עומס על קופות החולים? דבר אחרון שאגע בו זה נתינת שיקול דעת כל כך גדול למוסדות הלימוד, אם זה בלימוד מרחוק, אם זה אי קיום התקנות שלהם שזה מחדל. הוא לא טומן בחובו שום עונש. אם אני היום אכנס ללא תו ירוק לאוניברסיטה, אני אקבל דוח באותו רגע; אם אני לא אעטה מסכה, אקבל דוח כרגע. אם מוסד הלימוד לא מקיים את התקנות, אנחנו פשוט נותנים לו עוד זמן ועוד זמן. במקום לעסוק בלימודים, אנחנו עוסקים במלחמות. הסטודנטים נלחמים על הזכות שלהם ללמוד, וזה חבל. מדובר פה על אלפי סטודנטים שנפגעים. אני מקבלת את הפניות ואיתי מקבל את הפניות. שני, תודה רבה על הדברים. אני רוצה לשאול אותה שאלה קצרה. קודם כל אני מאוד מעריך את אומץ הלב להופיע. בכל זאת רציתי לשאול אותך, אילו את היית נשיאת האוניברסיטה, איזה אחריות יש לך מבחינת האיזון בין הבריאות של כלל הסטודנטים שעושים את הדבר הנכון מבחינת החברה הישראלית ומתחסנים לבין אותו מיעוט שמסכן את הבריאות של אחרים? את מבינה שהם בדילמה, ועם כל הרצון לכבד את הזכויות שלכם, יש להם גם חובות כלפי הרוב הגדול, שמשתדל להתיישר. אני אתחבר רגע לפרופ' טל. גם יושבת ראש הוועדה שרן וגם פרופ' טל וגם אנוכי, ישבנו שעות רבות מהבוקר ועד הלילה בוועדת החוקה, ובסופו של דבר ההחלטות הן לא פשוטות. אמנם היום כולם חושבים שהמצב משתפר, ברוך השם, קודם כל בזכות החיסונים, בזכות הפעילות של הממשלה, בזכות הרבה מאוד דברים שעברו בוועדה דרך הממשלה, ובסוף בסוף בסוף צריך להבין, שכדי שהאוניברסיטה תיפתח בתחילת השנה, היו צריכים לעשות הרבה מאוד צעדים. הצעדים הבולטים ביותר הם בנושא של החיסונים. אני מבין שאנשים לא רוצים להתחסן, אבל מה שפרופ' טל אמר, ואת כבר אישה בוגרת, זה שצריך להבין שבסוף נשיא האוניברסיטה, חברי הכנסת והאנשים שמחליטים, צריכים בסוף לשמור על מרבית הציבור. מרבית הציבור זה אומר שלהיכנס לכנסת אפשר עם איזשהו תו ירוק, ולהיכנס לאוניברסיטה צריך להיות עם איזשהו תו ירוק, ולהיכנס למעבדה כנ"ל. הנושאים הם לא פשוטים, ואתם צריכים להבין את זה. בסוף צריכים לשמור על הציבור. אני אשמח לענות. נשיא האוניברסיטה וכל מוסדות הלימוד הם לא משרד הבריאות, ולכן נגעתי קודם כל בנתונים, האם יש קודם כל הצדקה רפואית לעניין מבחינת נתונים סטטיסטיים של הדבקה ותחלואה. חד משמעית כן, כאחד שיושב מול משרד הבריאות הרבה מאוד שעות. בגלל אמרתי שאנחנו מאוד נשמח לקבל אותם. הכול עניין של פגיעה מידתית. שלום ציבור הוא דבר שמאוד חשוב לי ולכולם, אבל גם השכלה גבוהה, ולכן בכל החלטה רואים את הפגיעה שממול, והאם הפגיעה היא מידתית. נכון להיום בדיקות בתשלום והחרקה כזאת לא מידתית. בעניין הזה אני גם אגע בסעיף 9א(ב)(4), עניין הכשרות מעשיות. להחריג כניסות, להחריג בניינים, איזו הצדקה יש שסטודנט מחוסן וסטודנט בלי תו ירוק יגיעו שניהם לאוניברסיטה ויגידו לאחד: אתה נכנס משם, אבל אתה לא יכול להיכנס מאותה כניסה.

יש בריאות הגוף, אבל יש גם בריאות הנפש, וצריך לחשוב על הדברים האלה. זה כבר דיון פילוסופי ארוך. אלה הדיונים שאנחנו מקיימים פה כל הזמן בעניין העידוד להתחסן. אני בעד עידוד להתחסן, אני לא בעד כפייה. וגם המגבלות והפגיעה המידתית, כלומר איפה המסגרת שאנחנו שמים? עם כל הכבוד, חיי אדם חשובים יותר מזכויות אדם, ובטח ובטח יותר מעניינים נפשיים שעשויים להתפתח. יש כאן סכנת מוות. יש כאן אנשים שיכולים פשוטו כמשמעו למות מהאפשרות שאדם שלא התחסן יבוא איתם במגע, הם יידבקו וימותו, ואז מה נגיד? אדם חולה, לא אדם שלא התחסן. לא, אבל אנחנו מדברים בדיוק על זה. את מדברת על חיסון.

יש קשר בין התו הירוק לחיסון. התו הירוק הוא תעודת מתחסן והוא לא חיסון. אני עוצרת את הדיון פה, כי אני רוצה להעלות עוד דובר אחד ואז את ור"ה. אורן פסטרנק נמצא אתנו בזום, ולאחר מכן אני רוצה להעלות את ור"ה. אורן, לרשותך שתי דקות, כי אנחנו רוצים לסגור את הדיון בעניין הסטודנטים. תודה, יושבת ראש הוועדה, ותודה על זה שאת מתעסקת לוודא ששומרים על זכויות הסטודנטים. אנחנו העברנו לך בימים האחרונים רשימה של דיווחים על 31 מוסדות אקדמיים, שמפרים את התקנות. צריך להבין את הנקודה. הם מפירים את התקנות. יושבת פה כנסת ישראל, ממשלת ישראל, קובעים תקנות, הכנסת מאשרת, קבעו הסדר מאוד מאוד ספציפי לגבי הזכויות של הסטודנטים, לגבי למידה עיונית מרחוק ולגבי מעשית, הכשרות מעשיות, מקרוב תחת תנאי התו הסגול. אני מכבד את כל הדוברים כרגע שמנהלים דיון, זה בסדר גמור גם לקבוע דברים להמשך אני יכול להגיד דברים לגבי זה, אבל אני אשתדל לקצר אבל נכון לעכשיו, מוסדות אקדמיים מפירים את החוק ברגל גסה, מתעלמים מהחוק, ומשדרים מסר חמור ביותר לציבור הסטודנטים. זה לא יתכן שהם יעשו דין לעצמם, צריך פשוט לעצור את הדיון ולהבין שלא מדובר בעשב שוטה של איזה מוסד אקדמי כזה או אחר שסטה מהתקנות. מדובר בעשרות מוסדות, מכובדים ביותר, שכותבים בצורה גלויה ומפורשת בחוזרים שלהם לסטודנטים, שהם לא ימלאו את התקנות, שהם לא יכניסו להכשרות מעשיות ללא דרכון ירוק, למרות שאלו תקנות ממשלת ישראל שהכנסת ישבה על ההסדר הזה ברחל בתך הקטנה על כל הסעיפים. כמובן שיבואו גם המוסדות ויגידו: אנחנו לא ערוכים מבחינת השטח. התקנות מפורטות, כתוב: אפשר לעשות את זה בהסדרים בין בניינים שונים, נניח מוסדות כמו אוניברסיטת תל אביב שזה מוסד עם שטחים עצומים, אפשר לעשות את זה במוסדות שיש להם שטח קטן באמצעות לוחות זמנים נפרדים. התקנות מאוד מפורטות, ניכר בהן שמי שישב עליהן פה בוועדה ובממשלה,

מילת סיכום בבקשה אורן. אני רק רוצה לציין שמעבר לזה, מדברים פה גם על נושא של חופש אקדמי, וכמובן שהחופש האקדמי של המרצים ללמד את הנושאים איך שהם מבינים, אבל ברמה הטכנית לא מדובר בחופש אקדמי. למידה היא למידה. למידה היא לא חד-צדדית, למידה היא דו-צדדית, ולכן כמו שהמוסדות האקדמיים ידעו יפה מאוד להרים זומים במשך שנת הקורונה הקודמת ולאפשר לסטודנטים לראות את המצגות בצורה בולטת על הצג ולנהל דיון, להגיד הערות, לענות אחד לשני, להשתתף בשיעור, זאת למידה. יותר מזה, מדובר בהתעמרות, מדוע? כי בלאו הכי צריך להנגיש את הלימודים מרחוק לטובת מבודדים. בלאו הכי צריך להנגיש אותם למנועי חיסון עם אישור רפואי. אז למה ריבונו של עולם, למה לא מאפשרים לסטודנטים, שאין להם דרכון ירוק, את אותה ההנגשה? מדובר בכפיית חיסונים פר אקסלנס, ולמי שלא הבין את זה, הכפייה הזאת, הצעדים האלה, שפה הם בניגוד לחוק ובניגוד לתקנות, הם אלה שגורמים להורדת שיעורי ההתחסנות, כי מאבדים את האמון, הציבור מאבד את האמון שלו במוסדות. תודה רבה על הזמן שהקדשתם כאן. תודה רבה לך אורן. אני רוצה להעלות את נציגת ור"ה, ועד ראשי האוניברסיטאות, שתרצה להגיב לדברים. שלום רב, תודה רבה. הקשבתי בקשב רב. אני מודה על ההזדמנות לענות, לפחות לחלק מהדברים. נתחיל בהתחלה, המוסדות כבר במהלך חודש אוגוסט קיבלו החלטה, בהתאם למה שהיתה מדיניות הממשלה דאז והיא לא השתנתה עד היום, להחיל תו ירוק על כל הבאים בשעריהם. אנחנו מדברים גם על סגל מנהלי, גם על סגל אקדמי,

על אורחים, על מבקרים. מי שיודע איך נראה קמפוס של אוניברסיטה, זה כמו לנהל עיר על כל המשתמע מכך. אגב, יש גם אנשים שרק באים לחדר כושר באוניברסיטה. ההחלטה היתה להפעיל תו ירוק על כולם, כולל האפשרות לעשות בדיקות למי שאינו מחוסן. זאת ההחלטה ששרירה וקיימת בכל האוניברסיטאות גם עכשיו. לגבי

הוראה מרחוק, התקנות מחייבות את זה. כל האוניברסיטאות לפחות עומדות בזה, שוב לפי הצרכים האקדמיים וההחלטות האקדמיות שמתקבלות בכל קורס וקורס. כאן חשוב לי כן לחזק את מה שאמרה מיכל נוימן, שלמיטב ידיעתנו מדובר על מעל ל-80% - ויש מקומות שאפילו מעל ל90% - מחוסנים בקרב הסטודנטים, העובדים והסגל במוסדות. הלא מחוסנים הם מיעוט לא גדול, ממש לא. החשש שלנו, שהעלינו גם בדיונים קודמים אצלכם בוועדה, שנוצר מצב שברגע שניתן את האופציה של הוראה מרחוק, גם מי שכן מחוסן פשוט יבחר לא להגיע לקמפוס, ואנחנו סבורים שזאת החלטה שגויה. יש לנו כל האינטרס לעודד אנשים להגיע פיסית לקמפוסים. הוראה מרחוק ניתנת. ראיתי טענות כלפי הטכניון שעוד לא פתח בכלל את שנת

הטכניון מתחיל את שנת הלימודים רק ב-24 לאוקטובר, אז זה קצת מוזר לשמוע טענות שבטכניון אין קורסים מרחוק, כששנת הלימודים שם עוד לא החלה. בדקתי את הדברים כמיטב יכולתי. המכתב מעו"ד פסטרנק הגיע אתמול אחר הצהריים. הצלחתי לברר מה שהצלחתי, אבל התשובות שקיבלתי בגדול מכל המוסדות הן שההוראה מרחוק עומדת לרשות מי שזקוק לה, וכנראה הסטודנטים מודעים מצוין יש להם רשימות מדויקות מי הוא מנוע חיסון ומי מבודד ומי באמת מסיבות מוצדקות לא יכול להגיע ללימודים פרונטליים, ויש אחרים, שלא נעים להגיד, מתלבשים על הסידור הזה כי זה נוח להם ורוצים לקבל את אותו שירות באותה רמה כמו של לימודים פרונטליים, כשעכשיו הלימודים הפרונטליים זמינים לכולם ואנחנו מאוד רוצים שייהנו מהם.

כמובן שפה אנחנו מעודדים התחסנות ואנחנו מעודדים את כולם לשמור על כללי הבטיחות. אנחנו מעבירים פה את התקנות, שיודעות לאזן בין הצורך בשטח לבין הצורך הבריאותי, אבל אני חייבת לומר כמה דברים. התקנות קובעות שהלימודים יונגשו, כלומר בעל מוסד יאפשר לימודים מרחוק לתלמידים שאינם בעלי אישור תו ירוק או תעודת קורונה. אני מבינה שאולי רוצים לתת את זה אך ורק לתלמידים שלא רוחצים להתחסן, אבל צריך להבין, שגם סטודנטים אחרים נמצאים במצב שהוא לא שגרתי. אני מבינה את הרצון של האוניברסיטה אגב, את רצון הוועדה ללימודים פרונטליים, ללימודים שגרתיים. ברור שאנחנו רוחצים לעודד את זה. עם זאת, צריך להבין שיש סטודנטים שחוששים ממחלת הקורונה, חוששים בצדק. אני לא מדברת בהכרח על כאלה שיש להם מחלות רקע, אלא סטודנטים שיש להם אולי הורה עם מחלות רקע, או ילד קטן בבית, שבמידה והוא יגיע לאותו שיעור, אגב שיעור גם עם מחוסנים, זה לא אומר שיש 100% אטימות והוא לעולם לא יידבק גם מאלה שמחוסנים, אנחנו לא יכולים להבטיח את זה ב-100%. ואותו סטודנט חושש להגיע לשיעורים, כתוצאה מכך שהוא גר בבית, ואולי אבא שלו מחלים מסרטן, מהקרנות, או בכלל חולה בסוכרת והוא לא רוצה להדביק את ההורים שלו או את הילדים הקטנים בבית, כי אנחנו לא יודעים מה ההשלכות ארוכות הטווח של הקורונה, הן מאוד מסוכנות, ואנחנו רק בשבוע שעבר ראינו תינוקת וילדה קטנה שנכנסו לחדר מיון עם מכשירי הנשמה, מראות קשים. אם אני הייתי סטודנטית והיתה לי תינוקת בבית, ואין לי אפשרות לחסן את התינוקת שלי, אני מבינה את הסטודנטים שלא רוצים להגיע לאותם שיעורים בתקופות כאלה. אולי עוד כמה שבועות באמת נרגיש בטוחים יותר ונסיר גם את התווים הירוקים וכו', אבל אנחנו כרגע לא נמצאים שם. כרגע יש באמת סכנה אמיתית להדבקה בקורונה, ולכן הגדרנו בתקנות את ההנגשה הממוחשבת, האלקטרונית לאותם סטודנטים. אם הוועדה קבעה את זה, אנחנו מצפים מהמכללות ומהאוניברסיטאות שיקיימו זאת. בנוסף לזה, אי אפשר להתעלם מהעניין של הכשרות מעשיות. אנחנו ניסינו לקבוע את אותו גבול מידתי בעניין ההכשרות המעשיות, ושם מצאנו את הגבול. אנחנו מבינים שזה יוצר קושי רב, ובצדק. אנחנו שאלנו פה בוועדה את אותן שאלות קשות, אבל אנחנו לא יכולים למנוע תואר או לימודים אקדמיים מאדם, אנחנו הגדרנו את זה כאיזשהו סוג של קו גבול. לכן הגדרנו שחובה להנגיש את ההכשרות המעשיות גם לאלה בלי תו ירוק. לפי המכתבים שיוצאים מאותן מכללות, אי אפשר להתעלם מזה שהם לא מבצעים את אותן הנחיות. הבקשה של הוועדה היא לעשות איזושהי שיחה, להוציא את המכתבים ולוודא שאותן מכללות ואוניברסיטאות עומדות באותן תקנות, שאנחנו הוועדה אישרנו. הרוב הגדול של ההכשרות המעשיות לא נעשה בתוך הקמפוסים, הוא נעשה ברשויות המקומיות, בקופות חולים או בבתי חולים. שם מן הסתם התקנה של אותו מוסד היא זו שקבועת. לגבי ההכשרות שנותרו באוניברסיטאות, לצורך העניין לא ניתן להזיז מבנה של מעבדה מבניין לבניין. יש כל מיני קשיים, שהם בלתי פתירים לחלוטין, ולא ברור

סטודנט שמתחיל לימודי ביולוגיה, כימיה או מדעים מדויקים ויודע שיש לו בסילבוס בשבוע הראשון לימודי מעבדה, והוא יודע שהוא אינו מחוסן נניח את הלימודים האחרים הוא מקבל בהוראה מרחוק, כפי שהוא מקבל. אל המעבדה הוא חייב להגיע, כי במעבדה אי אפשר לעסוק בצורה דיגיטלית, חייבים להיות בתוך החלל. האם לא לגיטימי לדרוש ממנו להיכנס לקמפוס לפי תו ירוק ללא מחוסנים? שיעשה בדיקה ויבוא לעשות את הקורס הבודד הזה, שהוא יודע עליו מראש. על פי כלל השיקולים שנשקלו פה בוועדה, הוחלט שכן, נדרש לתת לו אישור כניסה לאותה מעבדה. אבל איך אפשר להושיב סטודנט לא מחוסן בחדר קטן, בדרך כלל מעבדות הן קטנות, עם חומרים כימיים כאלה ואחרים, עם אוורור, בלי אוורור, עם אנשים מחוסנים? הפגיעה היא גם בהם. קודם כל את צודקת, אני משאירה את זה לפתחם של משרד הבריאות, של משרד החינוך ושל המל"ג להביא לנו תשובה לעניין הזה. הם טוענים שהם לא מסוגלים לעמוד בתקנות שהובאו ושהותקנו. הבחירה היא לשמור על הרוב הגדול של הקהילה האוניברסיטאית, שהיא אוכלוסייה מחוסנת. אז זו הדרישה מהלא מחוסנים שצריכים להגיע להכשרות. אי אפשר להציב שומר על כל סטודנט. דיבר פה קודם חבר הכנסת אלון טל בדיוק על העניין הזה. אי אפשר להציב שומר על כל סטודנט. נכנס סטודנט להכשרה מקצועית בתו סגול, ואחר כך הוא מסתובב בקמפוס, מישהו יכול להציב עליו שמירה? לתייג אותו? אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו מבינים את הדברים. תודה רבה דבורה. אנחנו נאשר גם את התקנות האלה של הסטודנטים לשבוע. אנחנו מבקשים שמשרד הבריאות יגיע אלינו עם תקנות מחודשות, שיכללו את כל האתגרים שאותם הציפו, גם בעניין ההכשרות המקצועיות, גם בעניין הלימודים הפרונטליים. הוועדה גם מאפשרת לאפשר את בדיקות ה-PCR ל-84 שעות וגם כאלה שהן ללא תשלום.

על ה-PCR. כי כרגע ההסדר לגבי העובדים זה המידיות. אני חושבת שבסופו של דבר, ברגע שה-PCR יהיה גם ללא תשלום, ההכשרות המקצועיות יוכלו גם להיות - - - לא,

אם הם יתקנו את התקנות ויעשו בדיקת PCR ללא תשלום, אני מניחה שגם לסטודנטים תהיה פחות בעיה להיבדק, והם לא יצטרכו לשלם כל פעם על איזושהי בדיקה כזו או אחרת. אני משאירה כרגע למשרד הבריאות, למל"ג ולמשרד החינוך להביא לנו תקנות, שבסופו של דבר יאפשרו לסטודנטים לימודים הגיוניים ונורמליים ששומרים על בריאותם ובטיחותם תוך כדי הלימודים. קודם כל, אנחנו שותפים לרצון שהתחלואה תמשיך לרדת. אבל במידה ולא, הועלתה פה טענה מאוד מעניינת, לדעתי מדאיגה, שיש סעיף 15 לחוק השכלה גבוהה, שהתקנות שמחייבות את האוניברסיטאות להציע מעבדות פתוחות, זה בניגוד לאולטרה וירס, זה נגד חקיקה ראשית, אז שהייעוץ המשפטי גם אצלנו בוועדה יתייחסו לזה.

נבדוק את זה. הם יצטרכו לשבת על זה השבוע ולהגיע להסדר מול האוניברסיטה. שיקול דעת שיאפשר להסיר - - - אנחנו נקיים על זה דיון בעוד שבוע כאשר יגיעו התקנות. אנחנו נמשיך הלאה לסיום ההקראה. התקנות הנוספות שמוארכות כאן הן תקנות שעוסקות בהוראות העונשין. הוראות העונשין שנקבעו חלות רק בהקשר של השכלה גבוהה. יש בתיקון גם ביטול של העבירה לגבי עובד מוסד, זאת אומרת לגבי עובד מוסד ששהה ללא תו ירוק, בוטלה העבירה הפלילית בתקנות החדשות, ויש פה הוראות לגבי עבירה מנהלית, הקנסות והגורמים שמוסמכים להטיל קנסות. נקרא את התיקונים הפורמליים. תיקון מס' 3 לתקנות, כמו שאמרתי קודם, הוא כבר לא בתוקף, אבל צריך להקריא אותו בכל אופן לפני שמאשרים: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 3) בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

24 ו-25 לחוק...ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3)...מתקינה הממשלה תקנות אלה: בתקופה שעד יום...17 באוקטובר 2021, יראו כאילו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש... בתקנה 1 אחרי ההגדרה "תעודת מחלים או מחוסן" בא: "תעודת קורונה" תעודה שמנפיק משרד הבריאות, באמצעות אתר משרד הבריאות או באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי...הכוללת את תאריכי קבלת החיסון...או את תאריך ההחלמה מנגיף הקורונה,

ושאינה אישור לפי פסקה (1) להגדרה "אישור תו ירוק"; בתקנה 5(א) בעוד הרבה תקנות אחרי "אישור "תו ירוק"" בא "תעודת קורונה". זה גם ל-5(א)(ג) וגם ל-5ב(1), שם גם "בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16". כנ"ל ב-6(א), בתקנה 8(ב) אחרי "אישור "תו ירוק"" בא "תעודת קורונה"; בתקנה 8א, (ב) ו-(ג) אותו דבר, וגם בתקנה 8א1(ג) ובתקנה 9(ז). בתקנה 9א(ב) בפסקה (3)(א) אחרי "אישור "תו ירוק"" בא "או תעודת קורונה"; וכנ"ל בפסקה (6) וב-9ב(1)(א) אחרי פסקת משנה (3) בא: "(4) תעודות קורנה,". זה תיקון מס' 3. את כל אחד מהם צריך לאשר בנפרד. אבל אני רוצה קודם כל גם להבהיר בעניין התקנות החדשות תיקונים שעשינו. זה התיקון שכבר לא בתוקף, ואין בו עניין - - - שמאריך? לא, הוא לא מאריך תוקף. אז אני מעלה אותו להצבעה, מי בעד? מי נגד?

תיקון מס' 4 זה התיקון שגם מאריך את תוקפן של כלל התקנות שעברנו עליהן: תיקון תקנה 1 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש...בתקנה 1 (1) לפני ההגדרה "אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית" יבוא: "אדם מנוע חיסון" כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למנהל המוסד או למי מטעמו". דיברנו על זה, זה יישור קו בעניין אדם מנוע חיסון לעניין עובד מוסד, שגם הוא יכול לעשות בדיקת PCR רגילה, אם הוא מנוע חיסון, כמו שזה היה קודם לגבי השכלה גבוהה.

אחרי ההגדרה "חוק הפיקוח" יבוא: "ילד עם מוגבלות" ילד עם מוגבלות שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים המחזיק בתעודת נכה," (3) אחרי ההגדרה "תעודת קורונה" יבוא: "תעודת נכה" שהנפיק המוסד לביטוח לאומי,". זה לעניין הוראות שכבר יש על ילד עם מוגבלות, וגם הוסיפו פה הקלה לגבי חוגים או פעילויות ברשות כתומה או אדומה. ראינו את זה קודם, שיכול להיכנס ילד עם תעודת נכה גם בלי תו ירוק או בדיקה. תיקון תקנה 52. בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות - (1) אחרי "PCR" יבוא "במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד". זאת הבהרה לגבי PCR במגן חינוך בשבעה ימים. (2) בסופה יבוא "לעניין אדם מנוע חיסון אישור כאמור בתקנת משנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודת מזהה," תיקון תקנה 8 דיברנו על החוגים ועל הבלתי פורמלי: תיקון תקנה 8 3. בתקנה 8(ב) לתקנות העיקריות אחרי "תכנית "מגן חינוך"" יבוא "ולעניין ילד עם מוגבלות הצגת תעודת נכה". תיקון תקנה 9א 4. בתקנה 9א לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א), ההגדרה "אדם מנוע חיסון" תימחק. הכנסנו אותה בהגדרות הכלליות. תיקון תקנה 9ב בעונשין של ההשכלה הגבוהה: תיקון תקנה 9ב 5. בתקנה 9ב(4) לתקנות העיקריות (1) ברישה במקום "ולמעט מקום שמתקיימת הכשרה מעשית" יבוא או מקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית וכן למעט עובד המוסד"; (2) בפסקת משנה (ב) הקטע החל במילים "ואם הוא עובד המוסד" עד סופה יימחק". זה הביטול של העבירה לגבי עובד מוסד להשכלה גבוהה, ששוהה בלי תו ירוק. (3) פסקת משנה (ד) תימחק. זה גם חלק מאותה הוראה. תיקון תקנה 12 6. בתקנה 12 לתקנות העיקריות במקום "י"א בחשוון התשפ"ב (17 באוקטובר 2021) יבוא "י' בכסלו התשפ"ב (14 בנובמבר 2021)". זאת הארכת התוקף. תחילה 7. תחילתן של תקנות אלה, ביום י"ב בחשוון התשפ"ב (18 באוקטובר 2021). זה יום שני גב אל גב עם הפקיעה של התקנות הקודמות. השינויים שדיברתם עליהם הם ארבעה: אחד, לא לאשר את התקנה 6(א) לגבי הטיולים עם לינה בחינוך בלתי פורמלי, שניים, בתקנה 8א לגבי צמצום מגעים לא לאשר את המתווה לכיתות ה' עד ז' ברשויות אדומות, לקצר את תוקפן של 9 לגבי פנימיות ו-9א לגבי ההשכלה הגבוהה לשבוע מהיום, ועד אז לקבל מתווה חדש. אני רוצה להקריא את הסיכום, ואז תוכלו להגיב. קודם כל אני מבקשת להעביר מכתב מוועדת החינוך, התרבות והספורט למשרד ראש הממשלה, שמבקש להביא תקנות שייתנו לוועדת החינוך אפשרות לדון לפחות 24 שעות לפני, ולא לאשר אותן בדיעבד; לאשר אותן קדימה על מנת לשמר את הפיקוח הפרלמנטרי של ועדת הכנסת על עבודת הממשלה ולייצר דיון טוב וענייני, ולא בדיעבד. זו לא פעם ראשונה שאנחנו מבקשים את הדברים. הוועדה דורשת זאת שוב. אנחנו מבקשים קודם כל לתקן את התקנות ולאפשר לשכבה בה 70% מחוסנים, לפי הפחות מחמיר, את הלימודים הפרונטליים גם ברשות אדומה. הוועדה מבקשת להוסיף לסעיף 8א1(א) למידה בכיתות קטנות פרונטליות, כפי שהציעו פה חברי הכנסת, במידה וזה אפשרי. תגדירו את מספר התלמידים כדי שהדבר יתאפשר. הוועדה מבקשת נתונים של תחלואה של גילאי 12-0 ברשויות אדומות. הוועדה מבקשת להבהיר, שהלמידה הפרונטלית השגרתית היא האופציה המתועדפת כאופציה ראשונה על ידי ועדת החינוך,

חשוב לנו להכניס את זה לתקנות על מנת שיובהר הדבר לכל מוסדות החינוך במדינת ישראל. הוועדה דורשת מתווה פנימיות עדכני, המכוון למתווה רמזור. אני מבקשת לעשות את הדברים בדיון אל מול איגודי הפנימיות, יושבי ראש הפנימיות וכפרי הנוער, שבהם עוסק העניין. לא הספקנו להעלות אותם ולדבר איתם. הם כן רצו לעלות בסופו של דבר, אבל לצערי נגמר זמננו. אבל אנחנו כן נעלה אותם לדיון הבא, אז אני מבקשת לעשות את הדברים גם בדיון מקדים מולם, כדי להבין מה עבד ומה פחות עבד, או מה היה מאוד מאוד קשה, כמו שראינו כרגע במכללות ובאוניברסיטאות. הוועדה דורשת מכתב דחוף מהמל"ג, שמבהיר שהאוניברסיטאות והמכללות מחויבות לתקנות שאותם העבירה ועדת החינוך, התרבות והספורט של כנסת ישראל, ולאפשר את אותה כניסה לשיעורים מעשיים ולאפשר את הלמידה מרחוק גם לסטודנטים שחוששים להגיע ללימודים בגלל החשש שלהם מהקורונה. זה עד לשבוע נוסף, כאשר אולי יגיעו תקנות בשיתוף פעולה עם התאחדות הסטודנטים, עם המל"ג ועם ור"ה על מנת לוודא שניתן ליישם בשטח את אותן הנחיות. לזה אנחנו מבקשים להגיב. אני אסיים ואז אתן לכם את האפשרות להגיב. אנחנו מבינים שזה חלק מהפתרון גם לתו הירוק במוסדות האקדמיים. הוועדה גם מבקשת נתונים על אחוזי המחוסנים והנדבקים בקרב סטודנטים. לא יכול להיות שנקבע תקנות ועדכונים ללא העדכונים הנ"ל. משרד הבריאות, בבקשה תגובתכם. למעשה, ההבדל בין תוקף האנטיגן לעובדים במוסדות השכלה גבוהה לבין התוקף של הסטודנטים נובע משתי סיבות עיקריות. ככלל, עובדים מגיעים למקום עבודתם כל יום, וכך אנחנו מקלים בעניין הזה על ה-84 שעות. יש כאן איזושהי תדירות של בדיקה הם מגיעים כל יום, כל שבוע, בניגוד לסטודנטים. גם סטודנטים, אני למדתי חמישה ימים בשבוע. גם אני למדתי בשבועות מסוימים שבוע, ובשנים מסוימות גם למדתי פעמיים בשבוע. אנחנו רוצים לעודד את הבדיקות ואנחנו רוצים לעודד את ההתחסנות, ולכן אנחנו רואים שזה המתווה הנכון. אם מאפשרים את זה לאותם מרצים, למה אי אפשר להשוות את זה גם לסטודנטים? הם גם מגיעים חמש פעמים בשבוע, הם גם נמצאים שם כל יום. הסיבה השנייה היא ההגנה הנוספת שצריך לתת וההקלה שניתנת לעובדים, בשל ההגנה על חופש העיסוק. אני חושב שכאשר בונים קהילה אקדמית, חייבים בנושאים כאלה לתת את אותם תנאים לכולם. היחס של איפה ואיפה בלתי מתקבל על הדעת מבחינה אקדמית. אנחנו גם מבינים את מצבם הכלכלי של הסטודנטים במדינת ישראל,

זו בקשה של הוועדה.

שלגבי אנשים שהם מנועי חיסון - - - אנחנו לא מדברים על מנועי חיסון. נכון, על זה אני מדברת. אני לא דרשתי את זה בבתי ספר היסודיים, בחטיבות ובתיכונים. דיברנו על זה ולא דרשתי את זה. אני כן מבקשת לעניין הסטודנטים לאפשר את זה. הלחץ ירד, אנחנו כבר לא בתקופה אם יגיע עכשיו עוד לחץ ועליית תחלואה, טפו טפו טפו, אני מקווה שלא יגיע, תביאו ונתקן את זה, משום שיהיה עומס. ככל שאין עומס כרגע על הבדיקות, הוועדה מבקשת לאפשר את זה. אנחנו רואים שזה הדבר הנכון והבטיחותי ביותר לבריאותם אגב, לא רק של הסטודנטים, גם של המרצים. מרצה שעבר כימותרפיה וניצל ממחלת הסרטן והוא מרצה באוניברסיטה ולא יכול לקחת את הסיכון וללמד סטודנטים בגלל שהוא חושש להידבק, במינימום של המינימום שנאפשר גם למרצים האלה, שכל הסטודנטים יהיו אחרי בדיקת PCR. אנחנו רואים בדבר הזה כדבר הנכון, וזה מה שהוועדה מבקשת ממשרד הבריאות. אתם צריכים עוד להצביע. אני מעלה את הדברים כפי שהם להצבעה. תיקון מס' 4, כפי שהקראתי, עם השינויים - - - - עם השינויים שהוועדה קבעה. מי בעד? מי נגד?

אני קובעת שההצעה עברה. תודה רבה למשרד הבריאות, למשרד החינוך, לור"ה ולמל"ג. נתראה בעוד כשבוע עם התיקונים הנדרשים.